בוקר טוב לכולם, בוקר טוב למי שנמצא איתנו בזום. אני מתנצלת מראש שלא כולכם יכולתם להיות איתנו כאן בגלל התחלואה הגבוהה שמתפשטת בארץ. היום העשירי בינואר

משרד הבריאות צריך להביא אג'נדה, ובזה הוא אומר כמה הוא שם בה. קופות החולים עושות מה שרווחי. אני אתן לך דוגמה, יולדות זה רווחי, בגלל זה את תראי מגדלים ליולדות, אמבטיות, מסכים מוארים, מגדלי אשפוז נהדרים בכל בית חולים.

כי זה רווחי. בתי החולים מקבלים על זה כסף. כל מה שרווחי, ניתוחים בריאטריים לדוגמה אז אנחנו יכולים לבוא ולדבר על רווחיות, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה רווחי יותר ומה פחות. זה יחסוך להם בעתיד את הכסף - - - כן, אבל זה לא יחסוך רק להם. זה יחסוך גם לנו כמערכת וכחברה. אי אפשר להגיד שרק תקצוב של משרד הבריאות - - - אני לא אמרתי שאתם צריכים לתקצב הכל, אבל אמרתי שאתם צריכים לעשות צעדים נכונים שמונעים את זה. אם אתם לא יודעים לעשות, אז צריך להוציא חוק למניעת עישון במדינת ישראל. פשוט אפשר לקבל החלטה אמיצה, ונכון שיהיו כאלה שנצטרך להכניס אותם לגמילה ארוכה יותר. נעשה תהליך, אבל למה לא להיות אמיצים לשם שינוי? אם אנחנו לא יודעים לבוא ולאכוף את הדבר הזה, בואו נהיה אמיצים. אומץ זו לא מילה גסה. זה בסדר גמור להגיד שלמדינת ישראל יש אג'נדה של בריאות, היא רוצה לקדם בריאות, לשמור ולהגן על האזרחים שלה במה שאפשר. יש הרבה מחלות, לצערי, שאנחנו לא יכולים להגן מפניהן, מחלות נסתרות, מחלות נפש, אונקולוגיה, יש דברים שאנחנו לא יודעים להגן ב-100%. אבל מה שאני יודעת להגן עליו ולמנוע את התחלואה שלו, למה לא לעשות את זה? אנחנו עושים, המשרד עשה הרבה מאוד צעדים אמיצים בשנים האחרונות - - - לא אמרתי שלא, אני לא באה בביקורת, אני באה מרצון לייצר יותר.

באמת אומרת, צריך להילחם בחברות הטבק. לא נלחמים פה בחברות הטבק, ושאף אחד לא יגיד שהוא נלחם. לוביסטים נכנסים פה לכל מיני וועדות, לכאן הם לא ייכנסו בטוח,

אסור לתת להם אישור כניסה לכנסת. איך יכול להיות שכנסת ישראל מאפשרת כניסה ללוביסטים של חברות טבק? זה לא יכול להיות. גם אם הם נמצאים פה בזום, בסדר גמור שישמעו את זה, בסוף הם אחראיים על תחלואה מאוד גדולה. מוצר שכתוב עליו שחור על גבי לבן שהוא גורם לנזקים בריאותיים, לשבץ מוחי ולבעיות לב, בסופו של דבר שברת שילמת. אם אתה לוקח דבר כזה, אתה צריך לדעת מה ההשלכות של זה. אנחנו כמדינה חייבים לתת את המסר על הדבר הזה, לחנך לאורח חיים בריא. זה לא מספיק בתוך מערכת החינוך, כפי שציינתי. בסוף צריך להעלות את גיל המעשנים. לא יכול להיות שהיום זה יהיה חבר'ה צעירים שיוכלו לעשן. אני אגיד לך את האמת, חברת טבק שמוכרת לחבר'ה צעירים צריכה לשלם מיליוני שקלים על דבר כזה. רציתי לשאול אם אפי עדיין פה, כשהוא דיבר על האכיפה, איזה דברים אוכפים? חנויות שמוכרות לילדים קטנים פעם אחר פעם, ערוץ 14 עשה מעקב וראה

האם על הדבר הזה יש אכיפה? האם יש אכיפה על חוק איסור התצוגה? אני נכנס כל היום לחנויות. אותו חוק שהעברנו שאסור למכור באופן גלוי, גם הוא מופר. האם זה גם כלול באכיפה, או שאתם דורשים מהרשויות לאכוף רק את העישון במקומות ציבוריים? אנחנו מדברים פה על שני חוקים מרכזיים, שזה החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. זה החוק שמדבר על האכיפה של רשויות מקומיות עם קנסות מנהליים לרשות המקומית, שזה בעצם מדבר על עישון במסעדות. האם יש אכיפה למשל לחנויות שמוכרות לילדים? הרי היום אחרי 23:00 לא ימכרו לי לעולם בקבוק יין, אבל סיגריות לילדים מוכרים, ותצוגה של סיגריות שזה גם נוגד את החוק מוכרים. יש סיגריות בכל סופר, רק תבוא ותבחר. צריך להוציא את זה מהחוק. האם יש אכיפה בתחומים האלה? אנחנו מכירים את הבעיות שיש בתחום. מי שאחראי על האכיפה הזאת זה או הרשות המקומית דרך חוק רישוי העסקים, או המשטרה. בקיצור, זה לא קשור לאף אחד. מה עושים עם שכנה שמעשנת ללא הפסקה סיגריות, המרפסת שלה מתחת לחלון שנשאר סגור 24 שעות ביממה. זה פשוט סיוט.

אנחנו סובלים מאוד משכנים שמעשנים במרפסת שלהם, היא צמודה, כל העשן נכנס וזה פשוט מחניק את כל הבית. ההורים והילדים סובלים ומבקשים עזרה.

אשמח שתעזרו לי בנושא העישון במרפסות. יש לי בת נכה שחיה עם קוצב לב, ואנחנו סובלים מעישון חריף מהמרפסת של השכן. אני יכולה להראות לך מאוד הודעות שהתקבלו בוועדה על עישון של שכנים במרפסות. אני לא מצליחה להבין את זה, יש כאן אנשים שמסכנים את חייהם של אנשים אחרים ביודעין, ואני לא מבינה למה בן אדם צריך להילחם בבתי המשפט, למה זה לא מסודר באכיפה כחוק, ולמה אנחנו נותנים לאנשים לעשן במדינת ישראל אם ככה זה נראה. תהיו אמיצים, משרד הבריאות. אנחנו נעזור לכם, אנחנו נעביר חקיקה כזאת, רק תתמכו בה. את צודקת לגבי מה שאת אומרת לגבי החשיפה לעישון במרפסות. זה יכול להיות מאוד מטריד ומזיק לבריאות. יחד עם זאת, החוק לא חל על שטחים פרטיים. יש לזה תקדימים משפטיים גם השלכות. צריך לדון בזה ולראות האם אנחנו רוצים להכניס מרפסת פרטית לחוק, שתהיה אפשרות רשות המקומית לבצע אכיפה במרפסת פרטית. אם הוא גר בבניין ציבורי, אז זה לא כל כך מרפסת פרטית. יש לזה השלכה על השכנים, אי אפשר לקרוא לזה מרפסת פרטית בלבד. או שתעשן בתוך הבית שלך או שתלך לעשן בחוץ.

מעשן בתוך הבית, אז הילדים הקטנים צריכים לסבול את העשן בתוך הבית. יוצאים החוצה לגינות עישון.

הכנסת אבוטבול, בבקשה. תודה לך. אני חושב שהדיון הזה מאוד חשוב. לעצם העניין, הנושא הזה שדנו בו בדקות האחרונות זה נושא שבאמת בוער להרבה אנשים. אני כמובן גם חשוף כמו שאר חברי הכנסת לבקשות מצד תושבים מכל הארץ שמדברים על הנושא הזה. אני גם יודע שיש מקומות שם זה כן מוסדר בחוק. הבנתי שזה קורה בקליפורניה, בליטא, בכל מיני מקומות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה עם הקורונה, וזה מאלץ אותנו להיות במקומות סגורים. גם מה שקורה בחדר המדרגות או בכניסות לבתים מסוימים, העשן נשאר שם דבוק לקירות. זה גורם לאחר מכן לנזקים. הבנתי שיש עצומה של למעלה מ-5,000 אנשים בנושא הזה והם מבקשים לשקול איך לשפר את הנושא של החוק. אני לא אציין שמות של אנשים, וודאי שזה גם מזיק להם באופן אישי כשיש להם שכנים מתחת למרפסת שמעשנים. עם כל הכבוד, כשאדם יגור בוילה או בקוטג' משלו, הכיוון יהיה אחר. ברגע שיש מעליו, מתחתיו או מצדיו שכנים שזה מגיע אליהם,

גם לאחרים. עוד נקודה מסוימת, נושא חשוב לא פחות מהצעת החוק שהגשתי בנושא הזה, שאני מקווה שכשהיא תגיע לוועדת השרים אז הם יתעלו מעל כל שיקול אחר כי בריאות אדם קודמת לכולם.

ההצעה אומרת שילדים עד גיל מסוים שנמצאים יחד עם ההורים שלהם בתוך הרכב, ההורים לא יכולים לעשן בתוך הרכב. הם כופים עליהם את הנושא הזה. בעצם הילד שנמצא עם אביו עד גיל מסוים הוא שבוי, הוא לא יכול לצאת. כדי לא להראות שאנחנו מנסים להיכנס בכוח בכל אלה שמעשנים יש בעיה אמיתית. עושים רק חוק שנגד נושא העישון, קופצים עליך כולם שאתה לא מבין אותם ולא מתחשב בהם. אני רוצה להגיד שאנחנו כן מתחשבים, ואני מוכן שיהיה מצב של קנס מסוים אבל לא נקודות, שזה הכי מרעיד את אותם אנשים. העיקר שיבינו את המסר שילד קטן שנמצא ברשותך - - - אגב, כשאדם מעשן תוך כדי נהיגה, זה כשהוא נמצא על ההגה. מעבר לזה, גם אם אשתו מעשנת לידו, זה מפריע לאותו ילד קטן. זה מזיק לו לבריאות, לריאות, להתפתחות ולגידול. דבר אחרון בנושא, העניין של הסיגריות אנחנו נמצאים במצב כזה שצריך כמה שיותר לדבר על זה. למרות שאני בעצמי בעבר, לפני כ-35 שנים הייתי מעשן, אבל לאחר שנולד בני הראשון אשתי אמרה לי שזה או הבן או הסיגריות. קיבלתי על עצמי החלטה להפסיק לעשן, ואני רוצה לתת טיפ לכל המעשנים, איך אני הפסקתי לעשן בשורה אחת, שיטה שאני המצאתי ואין עליה זכויות. כל מי שרוצה לקחת את זה לעצמו לטובת אלה שמעשנים, פשוט מאוד. כל הסיבה של הסיגריות, כולנו יודעים את זה, זה נושא פסיכולוגי. אדם מבסוט מעשן, נכנס לדיכאון מעשן, אחרי האוכל מעשן. כל פעם מוצאים סיבות לעשן. הבנתי שזה משהו פסיכולוגי במחשבה ובדברים האלה. עישנתי במשך חודש שלם בלי להכניס לריאות, אחרי חודש כזה השבעתי את היצר והפסקתי לעשן. היו כמה אנשים טובים ששמעו לעצה שלי ואמרו לי שהשיטה עבדה והם הפסיקו לעשן. אז כמה דברים. קודם כל, אתה צודק. אני מאמינה שבממשלה הזאת אפשר להעביר דברים שגם אין עליהם חילוקי דעות, עישון זה אחד מהם וזה רע מאוד. אני אשמח להביא את זה ולעזור לך. דבר נוסף, אני רוצה להגיד שאפו לאשתך. אולי תביא אותה לש"ס ולכנסת. יש סיכוי טוב שהיא תעשה פה הרבה טוב. דבר נוסף, אני רוצה להגיד לך יישר כוח וכל הכבוד. אנחנו ממשיכים הלאה. אם יורשה לי להגיב לדבריו של חבר הכנסת אבוטבול בהקשר לחקיקה למניעת עישון ברכב. דרך אגב, גם נהיגה עצמה, יש מחקרים שמראים יותר תאונות כאשר הנוהגים מעשנים. בנוגע לעישון ברכב, זה נקרא עישון מיד שלישי. חומרי הרעלנים שנפלטים לאוויר ונספגים בקירות, בריפודים, באבק שהילדים הקטנים זוחלים ומכניסים לפה. מה אנשים חושבים?

בעיה, בחרתם שחייכם יהיו תלויים ברופאים, אבל למה להרוס לאנשים אחרים? המשרד לביטחון פנים, בבקשה, בואו לכאן. לפי החוק מותר לעשן בנהיגה? להחזיק סיגריה תוך כדי הנהיגה ולעשן? נייד זה אסור וזה מותר? אני עדי טל מהייעוץ המשפטי של משטרת ישראל. לגבי החזקת סיגריות, אני לא חושבת שיש משהו ספציפי על זה ואני לא מאגף התנועה, אבל בעיקרון כל דבר, אם מחזיקים טלפון או שאוכלים משהו וזה משפיע על הנהיגה, שוטר יכול - - - אנחנו נבדוק את זה. יעקב, נא לוודא לגבי החזקה של סיגריות ועישון בנהיגה. אני חושבת שכעיקרון אמורים להיות מרוכזים בנהיגה ולשים שתי ידיים על ההגה, ולכן אם האדם מעשן שוטר יכול לתת לו דו"ח. שוטרים לא אוכפים את החוק של עישון במקומות ציבוריים. מה שכן רלוונטי למשטרה למה? כי זה לא חוק שהמשטרה אוכפת, זה חוק שאוכפים אותו הרשויות המקומיות. זאת אומרת, סעיף 222 לחוק העונשין שמתייחס לזיהום אוויר וקובע כי המזהם את האוויר ועושה אותו מזיק לבריאותם של בני אדם הגרים או מתנהלים בסביבה, או של העוברים בדרך ציבורית, דינו מאסר של שלוש שנים זה לא קשור אליכם? יש חוקים שנאכפים על ידי רשויות מקומיות ועל ידי רשויות אחרות. סעיף 222 לחוק העונשין, חוק אוויר נקי, מי אוכף אותו? סעיף 14 לחוק המקרקעין, סעיף 44 לפקודת הנזקין, מי אוכף את הדברים האלה? פקודת הנזקין זה לא פלילי, אבל לחוקים של הגנת הסביבה יש מפקחים, יש להם מה שנקרא משטרה ירוקה, פקחים שאוכפים את העבירות שלהם. אני רציתי להתייחס לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק - - - זה גם חמוד, אבל אני אגיד לך מה, יש לנו כבר דברים שנמצאים בחוק. אני לא אומרת שלא. איסור פרסום זה בסדר וזה יגיע לכאן, אבל דברים שכבר קיימים, יש לנו חוקים שמדינת ישראל העבירה, ולא יכול להיות חוק שקיים של זיהום אוויר, ואף אחד לא אוכף אותו. יש כאן אנשים מהגנת הסביבה?

נא להביא אותם דחוף. עדי, מה אתם כן עושים? קודם כל, באופן כללי יש הרבה חוקים ואיסורים פליליים, לא את כולם המשטרה אוכפת. יש חוקים שנאכפים על ידי רשויות אחרות. סעיף 222 זה חוק העונשין, אוכף אותו המשרד לביטחון פנים. זה משהו שאתם צריכים לדעת ולאכוף.

מתייחס לזיהום אוויר וקובע שהמזהם את האוויר ועושה אותו מזיק לבריאותם של בני אדם הגרים או מתנהלים בסביבה, או של העוברים בדרך ציבורית, דינו מאסר של שלוש שנים. מה הקשר לרשות עירונית? אני אסביר.

יש פה את היועץ המשפטי מבט"פ. אני אשמח שתפנו אליה. אני אגיד שזה לא החוק, יש חוק ספציפי שמדבר על עישון סיגריות והוא נאכף בצורה אחרת. אני אשמח שענת תתייחס ואז תחזרו אליי לגבי הגבלת הפרסום. אז דברי איתנו רגע על הגבלת הפרסום. כמו שאמרתי, יש חוקים שנאכפים על ידי המשטרה ויש חוקים שלא. סעיף 222 זה באמת חוק שהמשטרה יכולה לאכוף, אבל הוא לא מדבר על סיגריות. על זה ענת תרחיב. חוק איסור פרסום והגבלת השיווק זה חוק שקיום הוא פלילי, ולכן המשטרה היא היחידה שאוכפת אותו. אני חייבת לציין וזה נאמר על ידיי ועל ידי אנשים אחרים מהמשטרה, זה חוק שאמור להיאכף בטעמנו בדרך של קנסות מנהליים. כרגע הוא נאכף רק בדרך פלילית, ולכן המשטרה אוכפת אותו כאשר זה מגיע לפתחה ולפי סדר העדיפויות הרגיל של המשטרה כשמתקבלות תלונות. כמה דו"חות נתתם בעניין החוק הזה? המשטרה לא נותנת דו"חות, זה מה שאני רוצה לומר. זה חוק פלילי לחלוטין שלא נאכף בדרך מנהלית למרות שהוא נחקק בחוק העבירות המנהליות, כלומר הייתה כוונה שייאכף בדרך של קנסות מנהליים. לא עודכנו תקנות ולכן לא ניתן לבצע אכיפה מנהלית. לטעמנו זה צריך להיאכף על ידי משרד הבריאות או הרשויות המקומיות, כדי שיוכלו לתת קנסות. המשטרה אוכפת את זה בדרך פלילית, וזה אומר להביא את האדם לחקירה, החתמת השם שלו בפלילים, העמסה על מערכת המשפט וכולי. יש היום מגמה של הפיכת עבירות לעבירות מנהליות של קנס. כמה קנסות נותנים? אנחנו לא נותנים קנסות, אנחנו ממש צריכים לפתוח בחקירה פלילית, וזה גם רק כשתגיע אלינו תלונה. יש מעט עבירות שנפתחו בחוק הזה, לא הרבה, בגלל שזה לא נמצא בסדר עדיפויות גבוה. יש הרבה עבירות אחרות שהמשטרה מטפלת בהן. אנחנו חושבים שהדרך הנכונה לטפל בזה תהיה בדרך של עבירות מנהליות, בדרך של קנס שניתן במקום. זה עבירות רגולטוריות, עבירות שאמורות להיאכף על ידי פקח שרואה, על ידי רשויות מקומיות, על ידי משרד הבריאות. פקח שנמצא במקום רואה שמכרו סיגריה לקטין, רואה שמציגים את הסיגריות במקומות שאסור, יוכל לתת קנס וזו תהיה אכיפה יותר מהירה ויעילה, ולא בדרך שהמשטרה צריכה לפתוח תיק חקירה, לזמן לחקירה וכולי. אני בטוחה שאתם מבינים את הבעייתיות שבדבר. אני רוצה להגיד שאנחנו כבר אמרנו את זה בכמה וועדות בכנסת, ובכמה וועדות יושבי הראש קיבלו את זה וביקשו ממשרד הבריאות לקדם את תיקון החוק, לקדם את זה שיהיו פקחים שיוכלו לאכוף את החוק הזה. בינתיים זה לא התקדם, משרד הבריאות אמר שהוא יקדם את זה אבל אנחנו חושבים שצריך לעבוד פה בשיתוף פעולה כדי לראות את הדרך הנכונה לאכיפת החוק הזה. הבין-משרדי,

להפוך את האכיפה למנהלית כדי שפקחים יוכלו לתת דו"חות. אני באמת לא מצליחה להבין למה המשטרה לא באה ונותנת דו"ח. אם היא הייתה נותנת דו"ח, את לא היית צריכה לשלוח את האנשים לבתי משפט. צריך להפוך את החוק הזה למנהלי, אבל גם שהוא ייאכף בצורה מנהלתית. אנחנו חושבים שלא המשטרה צריכה לאכוף את זה, אלא כמו הרבה עבירות אחרות, מי שצריך לאכוף את זה צריך להכיר אותו, למשל משרד הבריאות. כן, אבל לא יהיו פקחים של משרד הבריאות. יש את הרשויות. בסוף, אם זה פלילי וזה בחוק העונשין, אני חושבת שלא צריך להתנער מאחריות. צריך לקחת את האחריות ולהגיד רגע, יש את חוק העונשין של זיהום אוויר, שבין השאר זה עישון סיגריות. אם מישהו מתקשר למשטרה מה לעשות, בן אדם שקשה לו או מעשנים מעליו, לאן הוא יתקשר? הוא לא יתקשר למכבי אש, הוא

יש חוק כזה, ובסוף המשטרה צריכה לקחת אחריות ולבצע אכיפה, ואולי ככה השכנים לא היו מעשנים בתוך הדירות. אם אתם זורקים את זה למישהו אחר ומשם כל זה נזרק לשלישי ולרביעי, אז באמת אין אכיפה היום במדינת ישראל חוץ מזה שהאדם צריך ללכת ולפתוח תיק בבית משפט. זה יוביל לעשרות תיקים של אנשים עם שכנים שמעשנים, וזה נשמע לי לא הגיוני לחלוטין. בואו תגידו לי מה אני במחוקקת צריכה לעשות כדי לאפשר לעזור לאנשים כדי שיבינו שזה לא הגיוני לעשן מתחת לבית של מישהו ולגרום לו סבל לאורך זמן, ולפגוע באיכות חייו. בסוף אני יכולה לתבוע בן אדם על איכות חיים ונזקי עישון. אני רוצה לדייק את הדברים שלי. אני דיברתי רק לגבי חוק הגבלת הפרסומת והשיווק. לגבי חוק העונשין, כשיש חוק ספציפי, גם אם זה באופן כללי יכול להתפרש כחוק שמדבר על אדם שמעשן ומזהם את האוויר, יש חוק ספציפי שמדבר על עישון ועל איפה מותר ואסור לעשן. זה נאכף דרך החוק הספציפי לא על ידי המשטרה. ראינו שאין אכיפה. עדי, את בסדר, תודה רבה על הדברים שלך. כל דבר שאת חושבת שאנחנו יכולים לסייע בו, תגידי לנו ונסייע. נעבור ליועצת המשפטית של הבט"פ, בבקשה. אני רוצה להוסיף ולהשלים את מה שעדי אמרה בנוגע לסעיף 222 לחוק העונשין יחד עם נושא הגנת הסביבה ומשרד הבריאות. מתנהל היום בג"ץ, והמדינה הגישה תגובה במסגרתה היא ציינה שברגע שיש חוק ספציפי שמסדיר את נושא העישון במקומות ציבוריים ונותן קנס של 1,000 ₪, זה לא נכון ואנחנו לא חושבים שהסעיף של 222 בנסיבות שהיו בבג"ץ יכול להתייחס לסוגייה כזו. הוא בעצם קובע עונש של שלוש שנות מאסר. אנחנו חושבים שהסוגייה הזאת היא לא דרך אותו סעיף 222 בחוק העונשין. אז מה אתם כן חושבים? נעשית עבודה של משרד הבריאות יחד עם המשרד להגנת הסביבה בנושא הזה. איזו עבודה נעשית? לא ידוע לי על שום עבודה. זה מה שלמיטב זכרוני נאמר בבג"ץ. משרד הבריאות, אתם יודעים על איזושהי עבודה שנעשית? אנחנו צריכים לקדם עבודה. אתם צריכים לקדם עבודה. אז עד שהם יקדמו עבודה, אתם תהיו נגד הזה של בג"ץ והאזרחים יסבלו. זה מה שאתם אומרים?

ספציפית הסעיף 222 שקובע שלוש שנות מאסר, אנחנו לא סגורים שהוא הסעיף המתאים לנסיבות של עישון במרפסת, אלא אם יוכל שזה זיהום אוויר וזה נטל הוכחה גבוה. אנחנו חושבים שאם יש חוק שמדבר על קנס במקומות ציבוריים של 1,000 שקלים, שהוא מאוחר יותר לסעיף 222 ומתייחס במיוחד לעישון במקומות ציבוריים, סעיף 222 לא מתאים לסיטואציה הנוכחית. כשיש רעש שמפריע לשכנים המשטרה כן מתערבת? למה בעניין הזה היא לא יכולה להתערב באותו אופן? בקיצור, את אומרת ש-222 פחות רלוונטי, תחוקקו לנו משהו אחר שיהיה רלוונטי עם ענישה מתאימה. אנחנו נעשה את זה, אין בעיה. תגידו מה צריך. את היועצת המשפטית של הבט"פ, איזה כלי את צריכה כדי שאנשים שמעשנים מתחת לדירות של אנשים אחרים שנאכוף את זה? יש אכיפה נוספת, יש עוד חקיקה שנמצאת. בסוף יש סעיף 14 לחוק המקרקעין, סעיף 44 לפקודת הנזקין ועוד הרבה סעיפים שמדברים על זיהום אוויר. עשן סיגריות זה זיהום אוויר, אלא אם תגידי לי שהוא צריך להיות מוגדר כעשן סיגריות בחוק, ואז נעגן אותו. אני סבורה שזו סוגיה שנמצאת לפתחם של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. העובדה שבסופו של דבר גם חוק עישון במקומות ציבוריים זה חוק של משרד הבריאות, ולכן גם בהיבט הזה אני סבורה שזו סוגיה שנמצאת לפתחם. אני מבקש להתייחס, אם אפשר. פרופסור חגי לוין, בוא תעשה לנו סדר בעניין. מי מטפל, במה מטפל? בסוף, אני צריכה להגן על האוכלוסייה. אם יש סעיפים בחוק והם לא מיושמים ולא יודעים לאכוף אותם, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שכן יאכפו את זה? למה זה לא נאכף עד היום? יושבת ראש הוועדה, ברור לחלוטין שאף אחד היום לא מטפל, לא דואגים לבריאות שלנו. נאמר פה בצורה ברורה על ידי הנציגים והגורמים השונים. מתו בשנת 2020, בשנת 2021 יותר אנשים בישראל מעישון מאשר בקורונה. תארי לך שמשטרת ישראל הייתה אומרת "קורונה,

זה משרד הבריאות". זאת בדיוק התשובה וזה לא יעלה על הדעת. עכשיו מה שצריך, שהממשלה שאנחנו באמת שומעים בתוכה קולות אחרים לגבי המאבק בעישון, וגם כאן אצלך בוועדה אנחנו רואים את חברי הכנסת המחויבים. צריך שעכשיו, בשנת 2022 ובאופן דחוף לעשות צוות משימה שמחליט מי אוכף את איסור העישון במקומות ציבוריים, את איסור המכירה לקטינים שנמשך בישראל בלי שום הפרעה. מי דואג למה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, שאיסור ההצגה הפך במקומות רבים לאות מתה, כי בהרבה מקומות אפשר להיכנס לחנות ולראות מייד את חפיסות הסיגריות. זאת המציאות היום בישראל. אנחנו נותרנו הרחק מאחור לעומת מדינות אחרות שהבינו שזה לא נושא שאפשר להתעלם ממנו. אוקי, שניה. נמצאת איתנו כאן ענת מימון, היועצת המשפטית של הוועדה. ענת, יש לנו כאן מספר דברים. יש כאן את סעיף 222 לחוק העונשין, סעיף 14, סעיף 44. לא ברור מי אוכף מה ומי אחראי על מה. בסוף מדברים על זיהום אוויר. עישון סיגריות זה זיהום אוויר, אי אפשר להתווכח עם זה. שוטר לא יכול להגיד שזה לא, זה צריך להיות כלול בתוך הסעיפים. מה אנחנו צריכים לעשות כמחוקקים? מה עושים האנשים המסכנים שפונים אלינו לוועדה ואומרים שזה לא מטופל ולא נאכף. את החלק הזה לא שמעתי, כמו שאני מבינה שנאמר שבגלל שיש הוראות חוק ודברי חקיקה שונים, יש את המדרג שקובע שבגלל חוק האיסור מאוחר יותר מחוק העונשין הוא זה שמתנהלים על פיו. להבנתי מדובר בסוגי אכיפה שונים, יש את האכיפה הפלילית ויש את האכיפה המנהלית והעיצומים הכספיים, כאשר יש עדיפות לנהוג באותה אכיפה מנהלית בתחום הזה. לנו כוועדה, כמחוקקים, ברגע שהחוק אומר משהו ויש בעיית אכיפה, כמובן שאפשר תמיד להוסיף דברי חקיקה אבל אם יש חוק צריך לאכוף אותו וזה עניין של המשטרה והמשרדים. אבל הנה, הבט"פ אומרים בואו נעלה שוב את היועצת המשפטית של הבט"פ. ענת, בואי נדבר ככה. סעיף 222 לחוק העונשין מדבר על זיהום אוויר, אז מה העניין שם? אנחנו רוצים להבין כדי לעשות סדר. אם צריך נתקן את החקיקה בהתאם. למעשה אתם אומרים שאתם לא מפעילים את האכיפה הפלילית הזאת בגלל החוק הספציפי של איסור עישון במקומות ציבוריים? אנחנו חושבים שהסעיף הספציפי הזה לא מתאים לאכיפה בסיטואציות האלה, כי בסופו של דבר יש את החוק המאוחר יותר של עישון במקומות ציבוריים שמתייחס לכל המקומות האסורים. על פיו יש קנס של 1,000 ₪. לכן אנחנו לא חושבים שסעיף 222 שקובע עונש של שלוש שנות מאסר, שבמקרה של זיהום אוויר הוא הסעיף המתאים. אבל זה גורמי אכיפה שונים בין חוק העונשין לחוק האיסור,

כן, אבל ברור שלא יכול להיות שמי שמעשן במסעדה יקבל קנס של 1,000 ₪ ואם הוא מעשן במרפסת יוגש נגדו כתב אישום לשלוש שנים. למה לא? כי אתם חושבים? זה מה שהגשתם? באמת אני שואלת, אני לא מצליחה להבין. יש לכם חוק שאתם לא מיישמים אותו כי אתם חושבים ש למי פניתם עם זה? איפה זה נמצא? אנחנו סבורים שהסעיף הזה הוא לא הסעיף המתאים בעניין הזה. השאלה היא אם יש אכיפה אחרת.

אם מישהו מתלונן ואומר שיש זיהום אוויר, בואו ותאכפו. מה את אומרת לאדם שמעשנים לו במרפסת? יש איזושהי בדיקה, המשטרה יכולה לענות. את לא המשטרה? את לא היועצת המשפטית של המשטרה? אני מהמשרד לביטחון פנים, אבל מי שתוכל לענות יותר טוב זו המשטרה. זאת אומרת שאזרחי מדינת ישראל היום במקרה של סעיף 222, האם הם פותחים בחקירה או לא. אם את אומרת שלא, אז בטח שהם לא עושים. אם את לא יודעת אז בטח שאחרים לא יודעים. אני לא אומרת שלא, אני אומרת ש- - - ענת, מי שמעשן במרפסת זה באמת יותר חמור כי מי שמעשן במסעדה מגיע חד פעמית והולך, בעוד מי שמעשן במרפסת זה כל יום. אין בעיה, אנחנו נעשה תיקון לחוק שעישון במקום ציבורי זה גם המרפסת. אנחנו נתקן את זה. פעם ראשונה שאני שומעת את מה שאת אומרת פה, ואני מתפעמת. אני חושבת שמי שנמצא איתנו בזום גם מבין שבסוף יש חקיקה ואין אכיפה. אני אגיד לך את האמת, אם אני בשעה 00:01 אשים מוזיקה, יגיעו אליי שוטרים תוך שנייה וחצי כי השכנים הזמינו לי. אני מבטיחה לך שעל עישון לא מגיעים, כי זה מה שאני מקבלת פה מאנשים. זה לא בסדר, אתם צריכים לדעת את זה. אי אפשר להתנהל ככה. לא משטרה, לא רשויות מקומיות, זה קבוע בחוק ולא אוכפים את זה. אם יש בעיה של אכיפה, או שאתם חושבים שזה לא נכון, תבואו ותגידו. אנחנו כמחוקקים צריכים לדעת. אנחנו חושבים שהחוק אוכף משהו מסוים, והוא לא. אני רק אעיר שיכול להיות באמת שהאכיפה המתאימה במקרים כאלה היא אכיפה מנהלית ולא פלילית, אז זה משהו שצריך לתקן ולקבוע אכיפה מנהלית גם על מקרה של עישון - - - כרגע יש חוק ברור, ואנשים כרגע רצים לבתי משפט. יש חוק ברור. זה שאתם חושבים זה אתם חושבים. אני רוצה לברר מה זה ה"אנחנו חושבים", למי זה נאמר בחוק ואיך זה נראה. סליחה שאני ככה נופלת עלייך, אבל אני חושבת שלא הגיוני להגיד את זה. אם את היועצת המשפטית של המשרד לביטחון פנים וזו התשובה שאתם נותנים לנו, אזרחי מדינת ישראל שיושבים היום בבתים מסתכלים עלינו ואומרים שזה לא בסדר, והם צודקים. בואו נעבר הלאה. אנחנו נבדוק את זה ונתקן בחוק. אני אומרת לך את האמת, אני בטוחה שיש אכיפה, אני יודעת שיש חקיקה, בסדר. אנשים מתלוננים, ואני שואלת למה? עיגנו בחוק, יש אכיפה, אין אכיפה, מעוגן בחוק, לא רלוונטי לאזרחים. הבנו, בסדר. אפשר ממש בקצרה? שבי גטניו, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת. בבקשה. אני חושב שאני אדבר בשם רבים מהמאבק בחברות הטבק.

שקיימת ועדה מיוחדת לענייני בריאות, ושבראשה יושבת ראש שהבריאות הוא בראש מעייניה, אנחנו מחכים לזה עשרות שנים. אתה רואה, היה צריך ממשלה כזאת שיפגינו לי מול הבית כל כך הרבה חודשים כדי שבסוף נקבל ועדת בריאות. אני מברך על כך. אני רק אעלה סוגיה אחת קטנה שכרגע נמצאת בדיונים מול מנכ"ל הכנסת והלשכה המשפטית. 5.3 באמנת המסגרת קובע גם חובת שקיפות על התנהלות פקידות ונבחרי ציבור. אם כבר פגשתם חברת טבק שמבחינתנו אולי הייתם אמורים לפגוש, אתם חייבים ליידע את הציבור. זה לא נתון לפרשנות. גם מבקר המדינה כתב את זה בדו"ח שלו, ועל סמך זה הוצאנו מול מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, האוצר והכלכלה הנחייה. בכנסת אין לי כלי, כי לחבר הכנסת עצמו יש חסינות, וחלקם לצערי לא מחילים על עצמם את ההנחיה הזו של חובת שקיפות אם הם נפגשים עם חברות טבק. פה אני אבקש את הסיוע שלך, על הפקידות ועל העוזרים הפרלמנטריים אין חסינות. זה למעשה הדיונים שלי כרגע מול מנכ"ל הכנסת והלשכה המשפטית, להחיל את החובה הזאת שמוכרת במשרדי ממשלה אחרים אבל בכנסת משום מה, המקום בו מתנהלות הרבה מההחלטות, הם פועלים בחוסר שקיפות ואנחנו לא יודעים מה הם עושים ומול מי. היועצת המשפטית אומרת שזה חל על עובדי הכנסת, על העוזרים הפרלמנטריים אנחנו נבדוק. תוציא לי בבקשה תזכיר על זה.

ברכות על אימוץ הפנייה שלנו וההנחיות הקודמות שהצלחנו בדם להשיג מול יושבי הראש הקודמים בנושא של אי הכנסת חברות טבק.

לכאן הם לא ייכנסו. היה לנו אחד שהשתחל בזום והסרנו אותו. אני הייתי רוצה להעיר לגבי העישון במרפסות. ברוכה הבאה, פרופסור לאה רוזן. בבקשה. עשינו מחקר באוניברסיטת תל אביב על הנושא הזה. דיברנו עם הרבה אנשים בנושא ומצאנו שחצי מהאנשים נחשפים לחדירת עשן לדירה שלהם מבחוץ. דבר שני, זה מטריד 80% מהאנשים הללו. מדובר כאן על מיליוני אנשים במדינת ישראל שזה מפריע ופוגע בהם. זה דבר ראשון. בגלל זה אני אומרת שזה רוצח שקט. מה שאנחנו יודעים עליו, אנחנו מדווחים ומעודכנים, אבל יש הרבה שאנחנו לא יודעים ואנחנו מאמינים שהתחלואה מגיעה. לא צריך להתחשב ב-20%, צריך להתחשב ב-80%. שאלנו אותם אם הם בכלל דיברו עם השכנים שלהם כדי להתלונן. רק רבע דיברו, השאר לא עשו את זה כי 41% חשבו שאין להם זכות, אין להם גב של המדינה לדבר עם השכן שפוגע בהם. 10% פגעו מעימות, 20% היו משוכנעים שזה לא יעזור.

75% מהאנשים לא חשבו שיש להם גב של המדינה, אפילו לדבר עם השכן. לכן כל הדיון היום מאוד מבורך, אני מאוד מקווה שזה יקדם דברים ויגן על הלא מעשנים, על אנשים בתוך הדירה שלהם, הבית שלהם. את מבינה מה את אומרת? את מדברת על להגן על הלא מעשנים. בן אדם על לא עוול בכפו צריך שיבואו לעגן עליו מבן אדם שבחר להרוס את בריאותו ואת בריאות חבריו. זה דיון שזה הזיה שאנחנו מנהלים אותו במדינת ישראל של 2022. הגנת הסביבה, מישהו עלה לכאן? מי מהגנת הסביבה פה להאיר את עינינו? צור גלין, ראש אגף איכות אוויר. אני מהאגודה למלחמה בסרטן,

אנחנו במצב של עישון באולמות חתונה. בכל אולמות החתונה בארץ - - - פשוט תקומו ותלכו מהחתונות. חתונה שמעשנים בה, צריך לקום וללכת ולא יעשנו יותר בחתונות. אין אכיפה שם. לקום וללכת, אנשים יידעו שלא מעשנים בחתונות יותר. פעם אחת, חתונה אחת שאנשים ינטשו, ולא יעשנו יותר. בבקשה, הגנת הסביבה. צור גלין, ראש אגף איכות אוויר. קראו לי רק כעת אז נכנסתי באמצע. הגנת הסביבה, אתם מאוד קריטיים פה. השאלה היא מה המקום שלנו במערך הזה, עוד לא קיבלנו אותו. בעיקרון, בהתייעצות שרים הובהר לנו שיהיה צוות משותף של משרד הבריאות ושלנו בהובלת משרד הבריאות, וכמובן שאנחנו נסייע. אתם אוכפים משהו היום? יש לכם זכות אכיפה? אין אכיפת עישון. יש שני חוקים רלוונטיים לנושא. יש את חוק אוויר נקי שמתייחס למקור פליטה, אבל כמה שהוא מזעזע זה מקור זעיר. אנחנו מתעסקים בעיקר בארובות של מפעלים. כמובן שסיגריה שנדלקת לשבע דקות, אני לא אוכל להגיד שזה מקור פליטה משמעותי ברמה הסביבתית, לא ברמה של השכן שסובל. חוק שני זה חוק מניעת מפגעים, כאשר מדובר על מטרדי ריח. גם אותו צריך להוכיח. צריך שיהיה צוות מריחים שיריח ויתייחס לכך. אנחנו חשבנו שזה יותר מתאים לחוק עישון, אבל אני לא רוצה להתייחס לסוגייה המשפטית כי אני לא בר הסמכה בנושא הזה. אז מה אתם מתכוונים לעשות? אתם המשרד להגנת הסביבה. בעיקרון, השרה מבינה שיש בעיה והיא כן רוצה לקדם את הפתרון. שוב, העישון הוא בעיקר מפגע בריאותי חזק. זה מזהם אוויר. כשאתה מדבר על אוויר נקי ועל פליטה, פליטה של סיגריות היא לא פחות. אני אגיד לך כמה סוגים של רעלנים נמצאים בתוך הסיגריה וכמה חומרים מסרטנים נמצאים שם. לדעתי זה עומד בסעיף שאתם אמורים לאכוף. זה לא מדויק. אנחנו אוכפים מקור משמעותי, וכתוב במפורש בחוק על מקור זניח. ברור שאם אני אשים נפח של כמה קוב יוצא מהסיגריה, זה לא יהיה נפח משמעותי. אדם שמעשן כמה חפיסות ביום, כל יום, זה לא זניח בכלל, זה יכול להרוס שכונה. זה פרשנות לחוק. אני מדבר פה על מגבלות של החוק. אנחנו לא אוכפים מנגלים, מעשנות בשר, יש הרבה מטרדים במשקי הבית שאנחנו לא - - - השרה יכולה להכניס את המילה עישון לחוק אוויר נקי? בואו נכניס תיקון חקיקה. יש חוק שנקרא חוק העישון שמתייחס לנושא הזה. מי אוכף אותו? משרד הבריאות. אבל למשרד הבריאות אין פקחים שאוכפים את זה בשטח, אז מי אוכף את זה? זה הבין משרדי, אתם מבינים? יש כאן שם קוד שהכול נופל בין לבין. אני אתייחס לשאלתך. אני דנה מהאגודה למלחמה הסרטן. קודם נסיים אתו ואז נעבור אלייך. כמובן שהמשרד עם היכולות המצומצמות אתם מבינים שכוח אדם של פקחים זה גם בעיה שלנו, יעשה את הכל ברמה של לבנות שלד - - - אתה צודק, בשביל זה יש משטרה. אל תיקחו כלום אליכם, בואו נקדם חקיקה שהמשטרה צריכה לאכוף אותה בדיוק כמו שהיא אוכפת נזקי רעש. לא הבנתי למה אתם לוקחים על עצמכם דברים שאתם לא יודעים לאכוף, שקשה לכם לאכוף ואין לכם פקחים. גם את החקיקה של הרעש והריחות מנהלות הרשויות המקומיות שהן הרשות במשקי הבית. על פי רוב, השלטון המקומי הוא זה שמוביל את הפיקוח והאכיפה על מפגעים ממשקי בית או מפגעים של האדם הפרטי. אנחנו עושים את זה יותר ברמה העסקית, של מפעלים, מתקנים,

כשאתה אומר עסקית, אתה בעצם אומר לא להכניס את המילה עישון לחוק של אוויר נקי.

אני עובד ברמה העסקית יותר, אז אל תכניסי לי את המילה עישון לחוק אוויר נקי.

לא, אין עישון בחוק אוויר נקי. נכון, אני רוצה להכניס. השאלה היא אם את רוצה להכניס את העישון במרפסות לחוק אוויר נקי. אני רוצה להכניס עישון בכלל, לחוק אוויר נקי. אוויר נקי זה אוויר נקי, ועישון זה לא נקי. אבל יש חוק עישון. יש חוק שמתייחס לעישון במקומות ציבוריים. איזה חוק עישון? במקומות ציבוריים? נכון, את אומרת שאת העישון במקומות ציבוריים זה יהיה במשרד הבריאות, והעישון במקום פרטי במשרד להגנת הסביבה. בדיוק, בוודאי. תאכפו עישון, כרגע זה בבין משרדי. שם הם אומרים שאין להם אכיפה על חוק העישון, אין להם פקחים שאוכפים את זה. יש רשויות מקומיות. הן לא אוכפות. קיבלנו דיווחים שאין אכיפה ברשויות המקומיות. בקיצור, אזרחי מדינת ישראל, ראו הופקרתם לא בכוונה בבין-משרדי. כל אחד עושה את שלו לא עד הסוף, לצערי. אני באמת אומרת לך, אין לי טענות אליך באופן אישי, אתה מקסים ונהדר. אני פשוט חושבת שזה התפקיד שלנו כמחוקקים, לזהות את הבלגן ולטפל בו. בסוף אין מי שמטפל בדבר הזה. אזרחי מדינת ישראל מופקרים לעישון, לעישון פאסיבי ואקטיבי, ואין מי שמטפל בזה. האמת, כשהתחלתי את הדיון לא חשבתי שזה ככה. את לא מבינה איך נפלת מהשמיים. בכמה דיונים ישבתי בכנסת ואף אחד לא הקשיב. בואו נתקן את כל החקיקה הזאת, נסדר אותה, ניישר קווים ונכניס לכם גם את העישון. הגנת הסביבה, אתם צריכים לטפל בדברים. באתם להגן על הסביבה, ההגנה הראשונה על הסביבה צריכה להיות נזקי עישון. לא אני אומרת את זה, מערכת הבריאות אומרת את זה. עכשיו כשיש סוף סוף יושבת ראש שהנושא הזה חשוב לה, אנחנו נושמים לרווחה. אני מציע שתקימי צוות קטן - - - אנחנו נקים צוות קטן. אני אשלח לכם את הטלפון שלי, כולם יכתבו לי, אני אשלח לכם לינק לקבוצה משותפת שתקדם את הנושאים האלה. אני אצרף את חבר הכנסת מוסי רז שעושה עבודה מעולה בתחום הזה. נקדם את זה יחד עם הוועדה ונראה איך אנחנו מיישרים קווים, ובעיקר את האוויר הנקי שאנחנו נושמים. יושבת הראש, מדבר דוד, אני אזרח. אני אשמח לומר כמה מילים. מאיפה אתה, דוד? אני לא סיימתי קודם וככה גלשנו, אני ממש מבקש להרחיב. כן. מה שחשפת עכשיו, הנפילה בין הכיסאות, זה הרבה יותר רחב. זה למעשה נוגע בכל תחום העישון במדינת ישראל היום, כיוון שבניגוד להחלטת הממשלה מ-2011 לא הוקמה יחידה למאבק בעישון. אין תוכנית לאומית למאבק בעישון. לכן בכל הנושאים, לא רק בנושא החשיפה לעישון כפוי כפי שבצדק את מציינת פה, אלא גם בנושאים אחרים, חסר לחלוטין. יש צעדים ספורדיים, הם נעשים, אבל אין תוכנית כוללנית. פה יש צעדים מוכחים בעולם - - - אבל הייתה החלטת ממשלה משנת 2011 להקמת יחידה למאבק בעישון, ובאמת לא קידמו אותה. אני אגיד לך את האמת, עד שנקים ונעשה, בוא נקדם חקיקה פשוטה או נתקן את החקיקה הפשוטה שאומרת לאכוף. כשזה נוגע לכיס, אנשים מבינים. אותו אדם יירד לעשן בגינה למטה, כי לא שווה לו לקבל קנס. את צודקת, אני רק רוצה להרחיב את זה ומבקש, כי אני יודע כמה את מחויבת לנושא הזה ויש לך חברי כנסת נוספים ממפלגות שונות שתומכים בעניין הזה למען הציבור. זה אזהרות גרפיות על חפיסות הסיגריות, העלאת איסור המכירה לגיל 21, ובטווח היותר ארוך להבהיר שמוכרים טבק רק בעסקים עם רישוי כפי שקורה בארצות הברית. כך נוכל לצמצם את המכירות ליד בתי הספר. אלה צעדים שאפשר לקדם בחקיקה בשנת 2022, ועד סוף השנה נהיה במקום אחר לחלוטין מבחינת החשיפה של בני הנוער שלנו למוצר הקטלני הזה. אני כבר שלחתי לכמה מכם שנמצאים כאן לינק לקבוצת ווטסאפ ייעודית לנושא הזה. אנחנו נעביר את זה כאן יותר מאוחר.

לברכות על הדיון הפורה ובעיקר על המחויבות והגישה החזקה למאבק בעישון. אני רוצה להצטרף למה שנאמר על ידי פרופסור חגי לוין. אני חושבת שבשורה התחתונה, ברגע שאין לנו פעילות משולבת באסטרטגיות שונות להפחתת העישון, אנחנו קצת לא מצליחים למצות את מה שעומד לפנינו. בנוגע לחקיקה, אני מסכימה שהיא צריכה להיות ברורה. כשאנחנו מדברים על עישון במקומות ציבוריים, יש כרגע במסגרת החוק זה חוק שצריך לחלוטין לעדכן אותו. מעבר לנושא חדרי העישון, יש המון מקומות שלא נכנסים תחת ההגדרה של החוק. מה עשה המחוקק? הוא הגדיר מה אסור לעשות, ואז לקח רשימה של מקומות, ואמר שבמקומות האלה אסור לעשן. ברגע שהוא מדבר על מקומות יש עוד המון מקומות נוספים שצריך להכליל. דוגמה אחת זה תחנת אוטובוס. עומד אדם, מחכה לאוטובוס שיגיע, ברגע שלא מדובר בתחנת אוטובוס מקורה, החוק לא מגדיר את תחנת האוטובוס כמקום שאסור לעשן בו. עומד אדם בפארק, אם אין שם גינת שעשועים לילדים, מותר לעשן בכל מקום. למה שלא נעשה הפוך? למה שלא נמצא מקומות אם יש חדרי עישון, אז בואו נמצא מקומות כמו שיש גינות כלבים, לעשות מקומות בהם ניתן לעשן. בסופו של דבר, מה שקורה בפועל זה שאנחנו נמצאים במקומות ציבוריים ומעשנים בכל המקומות. בנוגע לאכיפה, היא בעיתית. מי שאמון על אכיפה של חוק איסור עישון במקומות ציבוריים הם פקחים של הרשויות המקומיות. מי עושה להם את ההכשרה? איך נעשית ההכשרה? אין חובת הכשרה על ידי משרד הבריאות, זה במסגרת ההכשרה הרגילה. למעשה המחוקק אומר שמי שמכשיר את הפקחים הוא ראש הרשות. למה אין חובת הכשרה על ידי משרד הבריאות? נקודה נוספת שהועלתה כאן, אפשרי בריא או תוכניות אחרות לתמרוץ של רשויות שעוסקות באכיפה של החוקים הקיימים. החוק שיש אתו בעיה באכיפה זה חוק איסור הפרסום. חוק איסור עישון במקומות ציבוריים הוא חוק שסמכויות האכיפה שלו הוגדרו היטב. אני רוצה להדגיש ולחזק שברגע שיש לנו בני נוער שמתנסים בעישון בכל צורותיו, לא משנה באיזה מוצר עישון, יש להם סיכון של פי 16 להיות מבוגרים מעשנים. החשיבות הגדולה היא על מניעת התחלת עישון בקרב בני נוער. איפה ראית תוכנית כזאת? הילדים שלי בתוך מערכת החינוך, ולא נתקלתי בתוכנית כזאת אף פעם, לא שם ולא בתנועות הנוער. אני חושבת שצריך לפנות למשרד החינוך. גם אנחנו באגודה נכנסים לבתי ספר ומעבירים תוכניות, אבל ברגע שאין אמירה חד משמעית, יש בתי ספר שמעשנים בתוכם. המורה מעשנת במרחק של פחות מעשרה מטרים מבית הספר כמו שמגדיר החוק, ילדים מעשנים. יש בתי ספר שנאמר לי באופן חד משמעי שזו הוראה של המנהל, שהוא מחליט שעם זה הוא לא מתמודד למרות שיש חוזר מנכ"ל. האמירה החד משמעית שצריכה להיות מול הילדים זה שאסור לעשן בבתי הספר, וזה חד ערכי ללא יוצאים מהכלל. אסור למכור להם מוצרי עישון, כי יש הרבה ילדים שמצליחים מאוד בקלות לקנות מוצרי עישון למרות שאסור למכור להם. אנחנו צריכים לייצר אמירה חד ערכית ולהתחיל לטפל בנושא באופן משמעותי, ובמיוחד במה שקשור לבני נוער. משפט אחרון בנוגע לסיגריות האלקטרוניות. סיגריה אלקטרונית היא לא חלופה בריאה, היא לא נטולת סיכונים - - - ברור, אנחנו יודעים את זה. אני רק אגיד שבסוף באחד הנושאים הכי קריטיים לאזרחי מדינת ישראל, הם מופקרים. אנחנו מפקירים גם את הילדים שלנו וגם את בני הנוער. אנחנו לא מקיימים תוכניות התערבות משמעותיות, חזקות וטובות שימנעו מהדור הבא להיכנס למעגל. קופות החולים לא מפעילות מספיק, כי זה נמצא בתוך סל שלא עודכן שנים. אין תוכניות קידום בריאות עם מבחני תמיכה שהם מתוגמלים על זה. מה שלא מתוגמלים עליו לא עושים אותו. אנחנו נמצאים בבעיה. אני מתנצלת שאנחנו נאלצים לקצר, אבל אני רוצה לשמוע את משרד החינוך. ורדית ישראל, מדריכה ארצית ביחידה למניעת שימוש בסמים. אני חייבת לומר שאני כן תקצבתי במיליון שקלים את משרד החינוך השנה מתוך הכספים הקואליציוניים שלי כדי לקדם תוכניות בתחום התמכרויות, חינוך והסברה. אני אשמח להכניס עוד למען זה. מנגד, אני באמת חושבת שלמשרד החינוך אני אומרת הכי פשוט, הילדים לומדים 12 שנים בבית ספר. הם כל יום מגיעים לשיעורים של כישורי חיים. יש מלא שיעורי שמש, שיעורי הפסקות, היה לנו גם הזדמנויות בזום עכשיו. בסופו של דבר צריך לדבר על זה, צריך לפתוח את הנושא, להגיד את זה לתלמידים ולחנך אותם לדבר הזה. אני אומרת לך שבבתי הספר התיכוניים מעשנים הרבה מחוץ לבתי הספר, ויש לנו אחראיות מאוד גדולה לזה. באופן אישי, אם תיקחו ריאה של בן אדם וריאה שחורה של מעשנים, זה מזעזע איך שזה נראה. יש סרטונים שפותחים בהם ריאות ומראים את כל הפחם בתוך הריאות. אנשים יראו מה הם גורמים לגוף שלהם. אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לעלות ברמה. זה לא מספיק שיש לנו רק תוכניות ריאליטי שבוחרות את מי להעיף או לא להעיף. סף הרגש עלה, אפשר לדבר לבני הנוער שלנו בדברים אמיתיים שקשורים לגוף ולבריאות שלהם. יכול להיות שצריך להשתמש בכלים האלה, צריך לחשוב קצת אחרת. ורדית, בבקשה. אני מאוד שמחה על הדיון הזה כאן. אני רוצה להגיד שאני יודעת שבתי ספר עושים, אנחנו עושים מכל מה שתיארת עכשיו. אנחנו מקיימים פעילויות חינוכיות מאוד מורכבות ויצירתיות, אשר מותאמות לצורך שעולה בבית ספר. אנחנו משלבים מורים למדעים וחינוך גופני, אנחנו עושים עבודה מערכתית מאוד מעמיקה ורחבה, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להשפיע על הידע שהילדים מקבלים, שיהיה מהימן, אמין ומגוון, שהם יחקרו, יבדקו ויהיו פעילים. אנחנו מגייסים תלמידים להיות אקטיביסטיים בנושא. יש לנו פעילות שנקראת תוכנית עמיתים ואנחנו מתמקדים. אני עבדתי פה עם כמה גורמים, עם קופות החולים והורים, אנחנו עושים דיי הרבה. חוזר המנכ"ל עודכן לפני חמש שנים. האכיפה צריכה להיכנס גם לבתי ספר, ואני אשמח מאוד על כל סיוע בהקשר הזה. אני אשמח שתצא מכאן אמירה לראשי ערים שצריכים לפעול בנושא, ללכת לבתי ספר ולעזור למנהלים לאכוף את הנושא. זה לא פשוט, זו דינמיקה מורכבת. לא שאני בעדה, אבל הדינמיקה היא מורכבת, גם כשיש הצהרה מאוד ברורה בחוזר מנכ"ל לא לעשן. אנחנו הצענו ועשינו קבוצות גמילה למורים. קידמנו את זה, אנחנו מציעים את זה, אנחנו מאפשרים את זה. אנחנו מכשירים אנשי צוות לעבוד נכון עם ילדים בוגרים, ועם ילדים קטנים

אנחנו עובדים על מניעת עישון כבר בכיתות ה'-ו'. לפני כן אנחנו עובדים איתם על לשמור על הגוף שלהם בכלל מכל מיני חומרים מסוכנים. אני חושבת שיש כאן עבודה מאוד מעמיקה, ואנחנו נשמח לכל סיוע ותגבור כי אנחנו רוצים לעשות כל מה שאפשר בחינוך כדי למנוע ולצמצם, בטח התחלה של עישון, ולאפשר להפסיק אותה. אני רק אומרת לך שאם תעשו איזה האקתון עם מורים מוכשרים שיודעים להביא אצלכם יושבים כל המוחות הגדולים. הרעיונות היצירתיים נמצאים אצלכם במשרד. קחו את המורים הטובים, את אלה שיודעים לבנות מערכים נהדרים ולייצר יש מאין. תאמיני לי שכולם ישתמשו בזה. זה יכול להיות מעניין, טוב ושווה. אנחנו נשמח לתמוך בזה. שוב, חייבים לחייב אתכם. בסוף אין מה לעשות, אם לא מחייבים זה לא קיים. אנחנו עושים מתוך מניע פנימי ומתוך אמונה. המניע הפנימי זה אחלה,

נניח מכיתה ד' עד סוף יב', בין 8-9 שנים. בחטיבות ביניים ובתיכונים לומדים שש שעות שבועיות של אנגלית. בחיי, כל תלמידי מדינת ישראל היו צריכים לצאת דוברי אנגלית. יש הרבה כאלה שאפילו טקסט לא יודעים לקרוא. לא בקטע רע, זה מה שקורה. צריך לקחת כמה שיעורים הצידה, ללמד אותם על דברים חשובים לחיים, לא פחות מלימודים כאלה או אחרים. נראה לי שאם יחייבו את זה במשרד החינוך זה גם יתקיים. אני בעד לחייב, ואנחנו ניפגש על זה עם השרה.

נסכם, למרות שיש הרבה אנשים שרוצים לדבר. התחלנו בשעה 09:00, השעה 11:18. אני אשמח להגיד משהו.

דוד כליפה, אני אזרח. אל תציג את עצמך כאזרח, אתה

נכון, אני אזרח ואני רוצה לומר כמה משפטים. אתה בעל עניין, אתה לא אזרח. אני לא בעל עניין, אני לא לוביסט, אני אזרח. בואו נעשה סדר. דוד כליפה, איפה אתה אזרח? סליחה? תספר לי איפה אתה גר. אני גר בכפר יונה, אני מתווך. אין לי שום קשר עסקי. כתוב כאן שאתה נציג פורום המאדים.

אני אשמח לומר. אני אזרח שאיגד סביבו מאות מאדים שמשתמשים בסיגריות אלקטרונית. אני חושב שאני מייצג גם עשרות אלפי מאדים בסיגריות אלקטרוניות. חשוב להבהיר טרמינולוגיה מאוד פשוטה, אידוי זה לא עישון. זה לא רלוונטי לנו. זה מזיק לבריאות או לא? זו השאלה שנשאלת לוועדת הבריאות.

אז מה אתה רוצה לבוא ולהגיד לנו? אני רוצה לומר כמה וכמה דברים. אני מתרגש כי זו פעם ראשונה שלי בדיון כזה, אני מעולם לא הייתי בדיון ציבורי וכדומה. לכן אני אשמח לומר כמה מילים. אתם אמרתם דברים על ניו זילנד וכדומה. מעולה, ניו זילנד בהחלט שמה יעד להפסיק עם הטבק. רק מה שאתם מפספסים, זה שהסיגריה האלקטרונית היא כלי להפסקת היעד של הטבק. את זה אתה החלטת. הסיגריות האלקטרוניות נמכרות לבני נוער. זה לא אמור להיות דיון תרבותי? אני מתנצל, אני לא יודע איך זה מתנהל. אז אני אסביר לך, אתה לא יכול להביא הנחות שאתה חושב ולהציג אותן. אל תגיד לי שהסיגריות האלקטרוניות הן כלי למשהו,

סיגריה אלקטרונית היא סיגריה אלקטרונית, סיגריה רגילה היא סיגריה רגילה, נקודה.

זה לא הנחות, זה עובדות ממדינות אחרות. אתה לא תגיד לי מה עובדה. אני מחליטה מה עובדה, ואני החלטתי שלא. זה מזיק לבריאות, וזה מזיק לבריאות. עישון ואידוי זה לא אותו דבר, זו טרמינולוגיה שונה וצריך להבין את זה.

עובדתית, אתם יכולים לראות את זה ואני אשלח למי שצריך בשמחה, מאות ועשרות אלפי אנשים שהבריאות שלהם השתפרה מסיגריה אלקטרונית. אתה לא תבוא לקדם סיגריות אלקטרוניות. אני עוצרת אותך. אל תיתן לי עובדות. מה אתה רוצה לבוא ולומר עכשיו? לא עובדות על סיגריות אלקטרוניות. מה הנקודה שאתה רוצה לדבר עליה? מה מפריע לך?

אני בעצמי ישבתי עם חברות האידוי ואמרתי להם שאני מסכים לקדם אותם בתנאי אחד - - - אני לא חברת אידוי. אז מה אתה רוצה לבוא ולומר לנו? אל תבוא ותגיד לי שזה טוב, בעיניי זה לא טוב. הלאה. דוד כליפה, מה אתה רוצה לבוא ולומר? אל תיתן לי עובדות על סיגריות אלקטרוניות, כי אני לא אקבל אותן. אל תדבר עליהן, תדבר על מה אתה רוצה לבוא ולומר. אתה רוצה לבוא ולומר ש ? א', את האכיפה נגד אנשים שמוכרים לצעירים סיגריות אלקטרוניות, סיגריות טבק וכדומה, צריך להחמיר בצורה משמעותית, אבל לא ברמה של קנסות, כי קנסות מדגדגות אותם. זה צריך להיות ברמה של מאסרים, אני חושב שזה מה שבאמת עושה הד כלשהו. שנית, אני שב ומדגיש, לי הסיגריה האלקטרונית באופן אישי אני הייתי מעשן לשעבר. לי הסיגריה באופן אישי ולסובבים אותי שיפרה את איכות חיי. אז אני אספר לך. היא לא טובה, אך היא פחות מזיקה מסיגריה. תקשיב רגע, אני לא עושה מדד המזיק. אין מדד כזה בוועדה הזו. יש הרבה דברים מזיקים בעולם, אלקטרוני או לא, כל מה שמזיק לבריאות אנחנו לא בעדו. כך גם מס סוכר, אני גם לא בעד קולה. תודה רבה, אנחנו ניפגש בחקיקה שלא תיטיב גם עם הסיגריות האלקטרוניות. מי שמעשן אין מה לעשות, אם אני צריכה לקבל אותך אחר כך לקופת החולים, שברת שילמת. אידוי מוריד אנשים מקופות החולים. את זה אתה החלטת. בזה אני נועלת את הישיבה, כאשר אנחנו נעשה כזה דבר. קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה קורה בחקיקה. היועצת המשפטית ענת מימון, בואי תעזרי לנו בנושא הזה. לא יכול להיות שכך תתנהל האכיפה וככה עובדת החקיקה במדינת ישראל. משהו פה לא עובד, ואני אשמח שתעזרי לי בנושא הזה כדי לסדר את זה. יש כאן את המשרד להגנת הסביבה שלא אחראי על הגנת הסביבה, ולא אחראי בסוף על העישון. הכל נופל פה בבין-משרדי. יצא שהחלטת ממשלה משנת 2011 לא מקודמת ואנחנו רוצים לדעת למה, אז בואו נשאל את משרד הבריאות. היא הייתה צריכה להוביל יישום תוכנית רב שנתית, מתוקצבת וברורה. זה גם לא נעשה. אני רוצה לומר שגם בבג"ץ דיברו בהגנת הסביבה שיעשו איזושהי תוכנית והגיבו בתשובה מקדמית לפרקליטות בבג"ץ וכדומה. בסוף זה לא קורה, ואני רוצה לדעת למה. גם פה בדו"חות ברמת האכיפה, בואו נשאל את הממ"מ כמה אוכפים בסוף ברשויות המקומיות, כי מה שקורה עכשיו אנחנו רואים שאין אכיפה בפועל. מי סובל בסוף? כל אזרחי מדינת ישראל. אזרחי מדינת היקרים שצופים בנו עכשיו, אני חייבת לומר שבנושא הסיגריות הופקרתם עד עכשיו. לא היה מי שיטפל בזה בצורה מסודרת מספיק. לטעמי הופקרנו, כי בסוף כשאנחנו רואים את הדיווחים על התחלואה, זה לא עומד בקנה אחד עם מה שאנחנו צריכים לספק. אנחנו נבוא ונתקן את זה. תודה רבה למי שהיו איתנו בזום ולמי שהגיע לכאן. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, תודה רבה על נוכחותך. צוות הוועדה היקר, אורית ארז וענת מימון, השם עימכן. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.